אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום יש שלושה סעיפים: שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת, קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות ובקשת הממשלה להקדמת דיון בהצעות חוק רלוונטיות לקריאה ראשונה בכל הנוגע למשבר הקורונה. נתחיל עם הדברים שנשלחו אתמול, שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הכנסת. אנחנו ביקשנו להביא להצבעת הוועדה ולדיון בוועדה מספר בקשות. בקשה ראשונה היא בקשה להגדיל את - - - הצעה לסדר,

אני מזכיר לכם שאין דבר כזה בתקנון הצעות לסדר. אני מנסה להבהיר את הדברים, ואחרי זה - - - אין מה?

אין בתקנון דבר כזה, הצעות לסדר בוועדה. אתה יכול לא לתת, כמו שאתה לא נותן - - - אין בעיה. אנחנו נחיה עם זה.

בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות אנחנו מבקשים להגדיל את מספר החברים מ-11 ל-15, שיהיו שני חברי קואליציה ושניים מהאופוזיציה. מי מרכז את האופוזיציה פה? אני מבין שאין לכם עדיין שמות של חברי אופוזיציה,

שיהיו חברי הוועדה?

גם לא סיעות. וגם לא סיעות. למרות שהבנתי ממאיר שכנראה זה יהיה יש עתיד והמשותפת. אין לנו שמות של סיעות, לוועדות. אנחנו יודעים מאיזה סיעות יהיו חברים? תרשום יש עתיד, נעביר שמות בהמשך. שניהם יהיו מיש עתיד? תן לי לבדוק. אני אשאיר את זה בצד. בוועדה לענייני ביקורת, במקום חבר סיעת דרך ארץ, יינתן חבר נוסף לסיעת הליכוד באופן כזה שיהיו ארבעה נציגים לליכוד. בוועדת חוקה, חוק ומשפט, במקום חבר סיעת הליכוד, יינתן חבר נוסף לסיעת כחול לבן, כך שיהיו ארבעה נציגים לליכוד ושלושה נציגים לכחול לבן. אנחנו מבקשים לקבוע שבוועדת הכנסת, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ וחבר הכנסת רם שפע יכהנו כחברי הוועדה מטעם סיעת כחול לבן. אנחנו רוצים לציין לפרוטוקול שבהודעה שאני מסרתי למליאה בעניין הרכב הוועדות נפלה טעות, ונציג סיעת ש"ס בוועדת החוץ והביטחון הוא חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ולא חבר הכנסת ינון אזולאי, כמו שאמרתי בטעות. עכשיו ניתן התייחסויות, למי שרוצה. מיקי, אם אתה רוצה. מה עם הוועדה המיוחדת לענייני בטיחות בדרכים? אין חדש? תיכף נדבר על זה, זה משהו שנמצא אצלכם. מיקי, בבקשה. מיקי לוי? תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בוקר טוב. אני רוצה להדגיש, הממשלה הזו עשתה לה נוהל קבוע כל דבר מביאים פטור מחובת הנחה. זו דריסת הכנסת פעם, פטור מחובת הנחה היו בודקים בפינצטה, מה להגיש, מה לא להגיש. זה הפך לסחורה עוברת לסוחר, ואני מתרעם על כך, כי זה לדרוס את הכנסת, וזה שינוי סדרי דיון. לא שזה בלתי אפשרי. אפשרי לחלוטין, אבל ראוי היה להשתמש בכלי הזה ביתר זהירות. להביא כל דקה ורבע על כל דבר פטור מחובת הנחה, זו חוכמה קטנה. מיקי, זה הסעיף השלישי, זה עוד לא הסעיף הזה.

אני מדבר על הכול כהצעה לסדר, אחרת אני אגיד את זה גם כשזה יגיע לשלישי, אל תדאג. הייתי צריך להגיד משהו לפרוטוקול. מישהו רוצה להתייחס לשינויים בהרכבי הוועדות? לגבי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות יהיה חבר אחד ליש עתיד וחבר אחד לרשימה המשותפת. את השמות תביאו אחר כך. מי בעד השינויים בהרכבי הסיעות? רגע,

אני מבקש התייעצות סיעתית על הסיפור הזה, כי אנחנו לא מכירים את זה.

אלכס, תיכף תקבלו התייעצות סיעתית. אני רוצה לבקש את אישור הוועדה לקביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת. בוועדת החוץ והביטחון, מטעם סיעת יש עתיד-תל"ם, שלושה ממלאי מקום: חבר הכנסת מאיר כהן, רם בן ברק ויואב סגלוביץ. מטעם ישראל ביתנו: אלי אבידר. מטעם ימינה: איילת שקד. מטעם סיעת מרץ: יאיר גולן. בוועדת כספים מטעם ימינה: מתן כהנא. מי בעד ממלאי המקום? רגע, אולי נוסיף גם אצלנו, לא? מהקואליציה, ממלאי מקום. באיזה ועדה? לוועדת כספים וחוץ וביטחון. את הכספים כבר אמרת? תגיד את זה עוד פעם. אנחנו צריכים שמות. אז אני אגיד. לוועדת כספים כמה ממלאי מקום אפשר, עד שלושה? עד חמישה. למה זה כל כך חשוב? זה חשוב?

אז מי בוועדת כספים ממלא מקום? בחוץ וביטחון זה יותר חשוב כי רק ממלאי מקום יכולים להיכנס. מתן כהנא ממלא מקום של ימינה.

ואני ממלא מקום של - - - , לא כתוב לך? בכספים כמה, שלושה? אפשר עד שלושה ממלאי מקום בכספים, חוץ וביטחון.

אני חושב שאמרנו בפעם שעברה, לא?

בכספים לא אמרנו בפעם שעברה?

לא, לא, לא. אז אלכס קושניר מטעם סיעת ישראל ביתנו. בכספים שלושה ממלאי מקום,

אני אגיד לכם את השמות. שלכולם אפשר יהיה להוסיף ממלאי מקום.

אנחנו לא עושים בצורה גורפת בדרך כלל. מיקי, מי ממלא מקום בחוץ וביטחון? נתחיל קודם כל בכספים.

ממלאת מקום מאי גולן.

מאי גולן, אבי דיכטר ואתי עטיה. בחוץ וביטחון דוד ביטן, שלמה קרעי, טלי פלוסקוב. כמו שביקש מיקי זוהר, מטעם הליכוד, בחוץ וביטחון יהיו דוד ביטן, שלמה קרעי וטלי פלוסקוב. בוועדת כספים הרגע אמרתם אלכס קושניר.

קושניר ממלא מקום של - - - כתבנו את זה כבר. ואלי אבידר - - - את זה כבר אמרנו. בוועדת כספים, מטעם הליכוד מאי גולן, אבי דיכטר ואתי עטיה. אמרנו שמישראל ביתנו אלכס קושניר. מי בעד אישור ממלאי המקום?

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד אישור מינוי ממלאי המקום 8 נגד, אין נמנעים,

מה שסוכם כרגע עם מאיר כהן, שאנחנו נצביע על ההגדלה ולא נגדיר את הסיעות של האופוזיציה, אלא זה ייקבע - - - היועצת המשפטית אומרת שאי אפשר. אין לזה משמעות. אי אפשר להביא את זה למליאה כי זה לא הרכב של ועדה.

יהיו בוועדה נציגים של האופוזיציה. אבל תוכלו להחליף אחר כך. הוא צריך שם כדי לעמוד על הדוכן ולהקריא. לא, הוא לא צריך שם כרגע, הוא צריך את הסיעה. הוא חייב סיעה. אני צריך סיעה.

שם אפשר להחליף אחר כך. לפחות סיעה. אפשר אחרי זה להחליף ביניכם אם אתם רוצים. אפשר להחליף אחרי זה. אז אני כן צריך חמש דקות. 1. הצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים

2. הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס (מ/1309) 3. הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות מקומיות בינתיים, עד אז, אני רוצה להעלות את הנושא הזה של הצעות החוק כפי שביקשה הממשלה. הממשלה הגישה הבוקר, חייבים לציין שלוש בקשות. על פניו, אני לא נוהג לתת פטורים לחוקים שמובאים ברגע האחרון, אבל אנחנו נמצאים בצוק העתים.

לאזרחים וכדי לתפקד בצורה יעילה יותר במשבר המתגלגל הזה. לכן, אם הייתה פה הצעת חוק שפשוט רוצים

במקום שזה יידון ביום רביעי,

זו לא נראית לי דרמה גדולה, ולכן אני מבקש שנדון בהן. מדובר בשלוש הצעות חוק, כפי שנשלח אליכם. הצעת חוק ראשונה היא: הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש). הצעה שנייה היא: חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)(תיקון מס' 5). ההצעה השלישית היא: הצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש) (דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים). מדובר בשלוש הצעות חוק שבאות לייעל - - - הקראת סדר אחר. הקראתי סדר אחר? לא שמתי לב. זה מה שהונח לי. קראתי את שלושתן. הסדר יישמר? כן, אין לזה משמעות. שלוש הצעות חוק שתי הצעות חוק שמטרתן לשפר את פעילות הרשויות בכל הנוגע להתמודדות עם הקורונה, ואחד בנושא דחיית מועדים למיסים וכולי. אז אנחנו נפתח לדיון. יש נציג ממשלה?

כרגע בהצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים. מטעם משרד המשפטים,

בבקשה. בוקר טוב אדוני יושב-הראש וחברי הוועדה. אנחנו מדברים על הצעת חוק שהתכלית שלה ליצור תשתית להשתתפות של סליחה? אם תתקרבי למיקרופון זה יעזור. אתם שומעים אותי עכשיו יותר טוב? מדובר בהצעת חוק שהמטרה שלה היא ליצור תשתית להשתתפות של עצורים, אסירים וכלואים כלואים זה המונח של עצורים בבתי הדין הצבאיים בדיונים. אני אתייחס קודם לדחיפות, כי זה - - - אנחנו דנים רק בדחיפות, לא במהות החוק. מהות החוק תידון בוועדה הרלוונטית. אנחנו דנים רק בדחיפות, למה נדרש פטור. בסדר גמור. ההסדר המוצע כאן מחליף כמה הוראות שעוגנו בחיקוקים שונים, גם בתקש"חים, אבל גם בחוק סדר הדין הפלילי, שחוקקה הכנסת, שעוסק במעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה. בחוק הזה קבעה הכנסת רכיב שמדבר על בחינת חיוניות המעצר, שאומר שמעצרים בתקופה הזאת לא יבוצעו, אלא אם כן יש חיוניות שמצדיקה את ביצוע המעצר. ההוראה הזו, שנוגעת לחיוניות המעצר, שמאזנת את ההסדרים של מעצרים והופכת אותם למידתיים יותר, אמורה לפוג ב-8 ביוני. הוראות אחרות שקבועות בתקש"חים אמורות לפוג ב-15 ביוני, שמדברות על הבאת אסורים ועצירים לדיונים בבתי המשפט, ומכאן הדחיפות בבקשת הפטור של הממשלה מחובת הנחה.

מישהו רוצה לשאול שאלה? את יכולה לפרט את האמצעים הטכנולוגיים שבאמצעותם זה יתבצע בבקשה? כן. כמובן, זה נוגע להסדר המהותי, אבל אין בעיה, אני אפרט. הצעת החוק מדברת על זה שככלל, האמצעי הטכנולוגי יהיה אמצעי שמעביר גם קול וגם תמונה בו זמנית. במידה וזה לא מתאפשר ומדובר על אמצעי של קול בלבד, זה יהיה טעון הסכמת האסיר או העצור, בהתאם לעניין. תודה רבה מרגנית. נעבור להצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס. אולי תסיים את הדיון בהצעת החוק? לא עדיף שנצביע על כולן ביחד? לא, אלו שלוש הצבעות.

טוב, אז נצביע על החוק הזה. מי בעד מתן הפטור לחוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים?

שמונה. מי נגד? אחד. מי נמנע? הצבעה בעד מתן פטור מחובת הנחה להצעת החוק 8 נגד,

אושר. הצעת החוק הזאת קיבלה פטור. נעבור להצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס. משרד האוצר, לילי אור. רגע, איתן, יש לי שאלה. אני ביקשתי רשות דיבור לגבי החוקים.

לגבי החוקים, לפחות לגבי החוק האחרון.

בבקשה, גברת אור.

הליכים שמנהלים נישומים מול רשות המיסים. זאת הצעת חוק ממשלתית שבאה להחליף תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס),

שפורסמו ב-27 במרץ 2020. התקנות האלה פוקעות

למשל, מס רכישה, אני יודע שלבקשתי נדחה, נדמה לי ב-71 יום. אז תפרטי על איזה דחיות מדובר בבקשה. בהצעת החוק כולה? אם אתה יכולה, בחמישה-שישה סעיפים המהותיים. ההצעה מטפלת בהמון חוקים שונים מתחומי מיסים. אני אגיד שהיא מטפלת רק בעניינים פרוצדורליים, בהליכים עצמם, כמו הגשת הסגות, מענה על ההסגות, הגשת עררים וכיוצא באלה. פקודת מס הכנסה, מיסי מקרקעין, פקודת מכס, מגוון חוקים. כמה מס רכישה, ל-72 יום? את יודעת? פרק א' לחוק קיבל את אותה ההארכה.

שהיא התקופה הקובעת, מה-22 במרץ ועד ה-31 במאי, שלא באה במניין הימים. זה לא מספיק, אבל בסדר, גם זה משהו. תודה. עוד מישהו רוצה להתייחס לגברת אור? תודה, לילי. אני אעבור להצבעה. מי בעד מתן פטור לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס?

תשעה. מי נגד? מי נמנע?

הפטור התקבל. הצעת חוק לייעול אכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות. ניתן קודם כל להם לדבר. נציג המשרד לביטחון פנים, גל גלילי. בוקר טוב ליושב-ראש ולחברי הוועדה. מדובר בהצעת חוק להארכת תוקף הוראות השעה של חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות. תוקף החוק עתיד לפוג ב-16 ביוני. הוא הוארך אוטומטית מכוח חוק יסוד: הכנסת, עם התפזרות הכנסת ה-22, וב-16 הוא עתיד לפוג, ומכאן הדחיפות. מתי הוא עתיד לפוג? ב-16 ביוני. בעוד שבועיים. אדוני היושב-ראש, אני נוטה להסכים אתך לגבי שני החוקים הראשונים שהצבענו עליהם, כי הם באמת מטפלים בנושא הקורונה, למרות שגם שם, לקבל חוק עם 40 עמודים דברי הסבר חצי שעה לפני תחילת הוועדה, לפי דעתי זה קצת לא סביר שאנחנו נוכל ברצינות להתייחס אליו. ולכן אפשר היה אולי לדחות את פתיחת הוועדה הזאת בשעה כדי שנוכל לקרוא את זה, וטיפ-טיפה להבין יותר. אבל החוק השלישי בכלל לא מדבר על קורונה. החוק השלישי מדבר על הארכת הוראת שעה שקיימת לפי דעתי כבר מ-2015. ולכן כאן אני באמת לא רואה שום צורך לתת פטור מחובת ההנחה. זה גם סוג של מידתיות שאנחנו צריכים לבנות מול הממשלה.

בוועדת הכנסת אנחנו לא חותמת גומי, ולא כל דבר אפשר להביא לפה כלאחר יד לפטור מחובת הנחה. איתן, לכן אני מבקש גם ממך לשקול שוב אם כדאי להעלות את הנושא הזה לפטור מחובת הנחה, כי הרי זה בטוח לא קשור לקורונה בשום צורה. אפשר להתייחס בבקשה? מיקי, בבקשה. א', אני מבקש לדעת את עמדת המשטרה. אדוני היושב-ראש, זהו מס שהוא איננו מחייב. בימים האלה, שהעסקים קורסים ואני כבר לא מדבר על משקי הבית, שגם עליהם מוטל מס ביטחון על העסקים מוטל מס שמירה פעם נוספת. ההוראה הזו הייתה בהוראת שעה. בפעם הקודמת הכנסת לא הסכימה להאריך את זה ולעשות את זה כחוק קבוע. מה שסוכם, שאנחנו נבחן את זה. המס הזה, שמוטל על העסקים ועל משקי הבית, לתפיסת העולם שלי והייתי קצת בצד השני הוא לא מחייב המציאות. הם לא בדיוק מקבלים את השירותים מאותן 2.5 ניידות שנמצאות בכל מקום. אומרת פה נציגת המשרד לביטחון פנים שהיא מבקשת, אבל אני לא יודע מה עמדת המשטרה. אני לא שומע מה עמדת השלטון המקומי. השלטון המקומי רוצה כסף, זה ברור, אבל המגזר העסקי, שאנחנו הורגים אותו, הממשלה הזו הורגת אותו רק היום פתחתי את העיתונים וחשכו עיני. אתם רוצים להאריך את המס הזה בשנה וחצי. והשאלה הנשאלת היא למה? למה שנה וחצי? עוד פעם, אל תגידי לי עכשיו חוקי חירום, זמן חירום וקורונה. לא, אלו לא חוקי חירום. אני אשמח להתייחס להערות של אדוני. רגע, בבקשה, אל תקטעי אותי. תשמעי מה שיש לי להגיד לכם. בכנסת ה-20 הייתה הארכה עם התחייבות לבחון מחדש את כל המס הזה, מס השמירה הזה. על משק בית מוטלים 20 שקלים, 30 שקלים. יש כאלה שזה קשה להם, אבל הרוב לא סופרים. אבל למגזר העסקי, שמשלם אלפים, זה נורא ואיום. זה נורא ואיום.

אם כבר נכנסנו לאיזושהי מגבלת זמן, כשיש בקשה להארכה, ההארכה הזו לא צריכה להיות לשנה וחצי. בסדר, בואו ניקח את זה לחצי שנה - - - מיקי, יהיה על זה דיון בוועדת הפנים. יהיה על זה דיון. אנחנו לא דנים בחוק עכשיו. אני פונה גם אליה. כל ההבאה הזו לשנה וחצי היא חטא. היא חטא.

גם בוועדה אנחנו נילחם בזה, לא נעשה לזה חיים קלים. כל המגזר העסקי קורס, ואתם מביאים עוד פעם במסגרת דיון חירום פטור מחובת הנחה לשנה וחצי. אם היית מביאה לחצי שנה, והיית אומרת לי בעוד חצי שנה ניקח חצי שנה, עכשיו יש זמן, נקיים דיונים, נבחן את זה, הייתי מצביע. ולכן, לא רק שאנחנו נתנגד, נילחם בזה. אני מצפה מכל חבריי פה כבר עכשיו להפיל את החוק הזה. אתם מטילים על המגזר העסקי עוד ועוד מיסים,

סליחה רגע, מיקי. גל, יש לי שאלה. הצעת החוק הזו היא על פקחים מסייעים לשיטור העירוני, או על אגרת השמירה? על השיטור העירוני. שנייה, סליחה רגע. אנחנו לא שומעים אותך, את במיוט. אני לא שומע, את במיוט. ביקשתי שיפתחו לי.

אני אתייחס. אני אתייחס להערות של שני חברי הכנסת שהעירו. לעניין ההערה של חבר הכנסת מיקי לוי, יש פה כנראה איזשהו ערבוב. זה לא הוראת השעה - - - זהו, זה רק מפקחים מסייעים. - - זו הוראת השעה של הסמכויות, החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות. לשאלתך, כמובן שהמשטרה תומכת. מבחינת יו"ר מרכז השלטון והמועצות האזוריות, הם תמכו בהפיכת הוראת השעה להוראת קבע.

אני יודעת שזה לא הדיון המהותי - - - ואני אתייחס.

גל, תעצרי שנייה. האם החוק הזה הוא חוק שבא להסדיר את המוסד שנקרא פקח מסייע בשיטור עירוני, או שזה החוק שבא לאפשר ולאשר את גביית אגרת השמירה ברשויות המקומיות? לא, זה החוק של הסמכויות, אגרת השמירה זה חוק אחר.

כל הנאום היפה שאמרת בכלל לא רלוונטי, מכיוון שהחוק הזה, כמו שאני הערכתי מההתחלה, הוא חוק שבא לתת לפקחים העירוניים ברשויות מקומיות שבהן יש שיטור משולב - - - לתת דוחות. לא, לא לתת דוחות. אתה פשוט לא מכיר את החיים האלה. במצב שבו יש שיטור משולב שבו יכולים להיות פקח ושוטר באותו רכב, והפקח הוא פקח מסייע, יש לו סמכות מיוחדת, זה לא פקח עירוני רגיל, אז החוק הזה בא לדבר על זה. הוא לא בא לדבר בכלל על כל נושא אגרת השמירה, זה חוק אחר לגמרי וזה לא החוק שמדובר עליו פה. שתתייחס למה שאני אמרתי. אני רוצה להתייחס לגבי זה, היא לא צריכה להתייחס לזה. ההתייחסות להערה השנייה - - - שנייה, גל. לגבי ההערה שלא מדובר בשעת חירום אתה צודק. אני הפעם אעלה את זה להצבעה, כי אחרת זה יגיע בעוד יומיים בלי הדיון הזה. אבל זה כל הזמן - - - שנייה. אני אעביר מסר. מכיוון שאני יושב-ראש חדש לוועדה הזו, וכולם לומדים את העסק הזה, א', אני אבוא בדברים עם הממשלה כדי שלא יבקשו פטור על כל הצעת חוק, וגם שלא יבואו ברגע האחרון. יש דברים בצוק העתים בתקופת המשבר אני מבין, קורונה שגם אנחנו רוצים לקדם. דברים שהם לא דחופים, בכל הכבוד, שיחכו עוד יומיים וזה יגיע לדיון. לא יקרה שום דבר. החוק הזה היה יכול להגיע באותה מידה בעוד יומיים. אבל לאור העובדה שכבר הניחו אותו וביקשו אותו ואנחנו כבר דנים בו, ניתן את הפטור הזה באופן חד פעמי. אני אדבר על זה גם עם מזכירות הממשלה ועם הממשלה עצמה, שלהבא ישתמשו במוסד הפטור בשום שכל ולא בצורה גורפת ככלי עבודה. אנחנו לא קבלני ביצוע של הממשלה בהקשרים האלה. תודה רבה, גל. בבקשה, בועז. לאור המשפטים האחרונים שאמרת זה פחות או יותר מה שרציתי להגיד בוא נדאג שאנחנו עומדים מאחורי המשפטים האלה, ואנחנו ניתן לך את הגיבוי כדי שנהיה ועדה רצינית ושיתייחסו אלינו ברצינות. גם אני, באינסטינקט הראשון, כשקיבלתי את זה בבוקר, אמרתי אני לא מעלה. מעכשיו לעכשיו אני לא מעלה. כשעיינתי בהם, הבנתי את המשמעות. בסוף, ועדת הכנסת היא בין הוועדות הכי דינמיות בכנסת, יכולים לעלות בה דברים ברגע האחרון, כי זה טבעה של הוועדה הזאת לעומת ועדות אחרות. אני קורא לחברי הוועדה להבין את המשמעות של מהות הוועדה הזאת, שהיא לא דומה לוועדות אחרות, שדנות בחוקים. פה דנים בפרוצדורה יש פטור, אין פטור. מהות החוק תידון בוועדה הרלוונטית. לכן תהיינה פה העלאות ברגע האחרון. אנחנו נקפיד שממשלה שמביאה פטורים כאלה, אנחנו נבדוק בדיוק על מה מדובר, רק דברים שמטיבים עם האזרח, דברים שהם דחופים באמת. אם היא יכולה להכין אותנו.

אם היא יודעת שהיא מצביעה על זה היום, היא יכולה לשלוח לנו. לא בטוח שזה יעלה, אגב, אתה תחליט אם לשלוח לנו.

בכל מקרה, צריך לזכור שהוועדה הזו לא דנה בגוף החוק, היא דנה רק בפרוצדורה למליאה.

אבל עדיין, הפטור מחובת הנחה היה כלי שעשו בו שימוש במשורה. כשדיברת, אמרתי מה אני חושב על הכלי הזה. בבקשה, אלכס. משפט ונצביע. מה שאמרת, אתה צודק לחלוטין ואנחנו צריכים לקבוע חוקי משחק אל מול הממשלה. כשחוק לא קשור למשבר, אין טעם להצביע, אין טעם לקדם אותו. אין טעם לתת לו פטור מחובת הנחה, ולכן אני מצביע נגד.

מי בעד מתן פטור להצעת החוק הזאת? ירים את ידו. שישה. מי נגד? שלושה. מי נמנע?

אין הפטור אושר.

אושר. אלכס, אתה עדיין צריך התייעצות? אתה רוצה לעשות רביזיה? הפטור הוא רק לקריאה ראשונה, חברים. הפטור הוא רק לקריאה ראשונה לשלושת החוקים. חמש דקות התייעצות סיעתית. אתה צריך התייעצות סיעתית?

מיקי עשיתי לכם הנחה היום, ויתרתי לכם על הרביזיה, על עוד 25 דקות. אני מודה לך. בעוד חמש דקות, ב-10:10 מתכנסים שוב להצבעה. (הישיבה נפסקה בשעה 10:05 ונתחדשה בשעה 10:10.)

אני מבקש להצביע בעד השינויים בהרכב הסיעתי כפי שציינתי קודם. אני רק אחדד את נושא העבודה והרווחה, למרות שכבר הכרזתי על זה, אבל אני אגיד לצורך הפרוטוקול. שני חברי כנסת מהליכוד קטי שטרית וטלי פלוסקוב, ושני נציגים נוספים אחד נציג הרשימה המשותפת ואחד נציג סיעת יש עתיד-תל"ם. השמות יעברו אלינו יותר מאוחר. מי בעד השינוי בהרכב הסיעתי?

חמישה. מי נגד?

מי נמנע? אין נמנעים.

מבקש רביזיה. הצבעה בעד שינוי ההרכב הסיעתי של ועדות הכנסת 5 נגד,

אין השינויים אושרו.

אנחנו אישרנו את השינויים. יש רביזיה.